בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. יש לנו כמה עניינים על סדר-היום נכון לעכשיו. כמו שהבנתי, ועדת הכנסת היא ועדה דינמית, אז כל פעם במהלך היום יכולים להתווסף דברים, וגם נכון לעכשיו. הנושא הראשון הוא: - שינוי בהרכב הסיעתי בוועדת המדע והטכנולוגיה. לפי הודעה שקיבלתי, במקום חבר סיעת הליכוד, יינתן חבר לסיעת הרשימה המשותפת, כך שלליכוד יהיו שני נציגים, ולרשימה המשותפת נציג אחד. כי מדע זה משותפת. עוד פעם עשית דיל עם מיקי זוהר, אחמד... זה לא מיקי זוהר, זה ביטן... מי בעד השינוי?

הצבעה בעד, רוב נגד, אין נמנעים, אין עבר פה אחד.

נעבור להמלצה למינוי יושבי-ראש ועדות. אנחנו מבקשים להמליץ, שיושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה יהיה חבר הכנסת עודד פורר, מטעם סיעת ישראל ביתנו. למישהו יש הערות? אדוני היושב-ראש, אני חושב שבעניין הזה של הוועדות, וחלוקת הוועדות, הרשימה המשותפת, האופוזיציה בכלל, והמשותפת בפרט, קופחה באופן משמעותי. זה שהאופוזיציה כולה קיבלה רק את ועדת ביקורת המדינה, והעניין אפילו עלה בבג"צ, להבדיל מהכנסת ה-20,

שהאופוזיציה הייתה בראשות ועדת הכלכלה, וגם ועדת ביקורת המדינה, וגם הוועדה למעמד האישה, ועוד ועדה אני חושב, ועדה לנגע הסמים. הייתה עוד ועדה מיוחדת, אז הפעם בכנסת הנוכחית, זה שהאופוזיציה לא מקבלת אף ועדה שהיא יכולה לחוקק, זו פגיעה דורסנית, פגיעה קשה באופוזיציה. גם מבחינת הרשימה המשותפת, בסופו של יום, שהמשותפת שהיא 15 מנדטים, לא מקבלת למעשה ראשות ועדה קבועה, סטטוטורית, נכון שאנחנו מקבלים את ראשות הוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית שאנחנו רואים שהיא ועדה חשובה. זה בחירתכם. נכון, עמדנו על זה. אבל הבחירה הייתה בחירה לא הוגנת.

שטבעי הדבר שאנחנו נבחר בוועדה הזאת. אבל בסופו של דבר, בראייה כללית, אני חושב שהמשותפת קופחה באופן משמעותי ביותר. איך למשותפת יש ועדה הזאת? וגם אתם אמורים להיות הראשונים בוועדה לבטיחות בדרכים, ואתם מקופחים, ולא יש עתיד-תל"ם, שיש להם יותר מנדטים, והם מקבלים ועדה אחת ב- - - מה יש לכם יותר מנדטים אחד? אנחנו מוכנים להתחלף. תנו לנו את ביקורת המדינה, ותיקחו את הכול. בבקשה, אני יודע מה העמדה שלך. אם אני הייתי מנהל את המשא-ומתן - - - אני יודע מה העמדה שלך. אני רוצה לשנן את הדברים הנכונים שאמר חברי אוסאמה. הקואליציה דרסה את האופוזיציה בחלוקת הוועדות עשתה דברים שלא ייעשו.

כלכלה אמורה לעבור לאופוזיציה, תהיה ועדה מחוקקת שאפשר לחוקק חוקים. מה קיבלה האופוזיציה? ביקורת המדינה ומעמד האישה וסטטוטוריות וועדות מיוחדות.

אנחנו כמשותפת, היינו מול שתי אפשרויות לא קלות, לא הוגנות החלוקה והאופציות. מטבע הדברים, אנחנו נבחר בוועדה למיגור הפשיעה, וגם בסופו של דבר, בוועדה לנגע הסמים ותאונות דרכים. אני מקווה שהיא תוחלף בקרוב. זה לא מה שצריכה לקבל סיעה בת 15 מנדטים. ויש עתיד, צריכה לקבל יותר מאשר ביקורת המדינה, ועדת כלכלה,

גם אנחנו רצינו ועדת כלכלה. לכן, מבחינת ניהול הוועדות, יש טעם מר בפה. היה אפשר אחרת. אבל זאת הקואליציה, נתמודד גם עם זה.

בהמשך למה שאמר חבר הכנסת טיבי, אפשר לספור אולי על יד אחת את המקרים -- אתה מצטרף לטיבי, לא מצטרף אליי. אתה יודע שאני אוהב אותך. אם בודקים את ההיסטוריה של 72 שנים, יכולים לספור אולי על יד אחת בכמה כנסות הייתה קואליציה דורסנית מן הסוג הזה שהותירה לאופוזיציה ועדה סטטוטורית אחת בלבד. בדרך כלל, ועדת הכלכלה הייתה הולכת לאופוזיציה. בכנסות שאני מכיר מ-2013, עד היום, חבר הכנסת טיבי בוודאי ובוודאי ותיק ממני, הוא יכול להעיד על כך לא היה את המצב הזה. אני הייתי מצפה מכנסת כזו, או ממשלה כזו ענקית עם מגוון רחב של תפקידים. עם 54 אפשרויות לשרים וסגני שרים. עם כל הוועדות בכף היד. עם חברות כנסת שמגיעות אולי מחר בבוקר וכבר ממונות לראשות ועדה. הייתי מצפה שהקואליציה תבוא עם יד פתוחה. בסדר, לא רציתם לתת את הנציג האחד והיחיד, שהרי הוא לא יכול להטות כף בוועדה למינוי שופטים, שזה יותר סמל, כי יש עוד נציגים לפחות בעניין הזה.

קואליציה דורסנית, לא ראויה בממשלה לא ראויה. זה רק סימנים של צעדים שאתם עושים עוד אחד, ועוד אחד, שדורסים את האופוזיציה. ככה לא בונים כנסת. ככה לא בונים יחסי גומלין תקינים. וככה לא בונים יחסי אמון. אני רוצה להזכיר לכם, שנתניהו היה זקוק למשותפת כדי לפזר את הכנסת. אז כאשר נתניהו נוח לו, אז הערבים הם בסדר. גם המשותפת היו צריכים את נתניהו לפזר את הכנסת. עזוב מלכיאלי, נו באמת. תשאל את אריה. אריה מספיק ותיק כדי להגיד לך שלא היה כדבר הזה. שלא דרסו - - - תגידו, כל הדיון הזה בשביל למנות את עודד פורר להיות יושב-ראש מעמד האישה?

בסדר. זוהי הזדמנות להשמיע את קולנו בשלוש הדקות שיש לכל אחד ואחד. הקואליציה זוהי דורסנית, היא יכולה רק להתבייש בצעדים שהיא עשתה, בכך שהיא לא נתנה עוד ועדה אחת, בדרך כלל, ב-90% מהשנים, ועדת הכלכלה הייתה בראשותה של האופוזיציה. איתן כבל שירת שם בפעם הקודמת כאשר היה באופוזיציה, ולפני כן, כמובן, אחרים. זה פשוט חבל, זה משאיר טעם רע בפה. אל תבואו אחר-כך בטענות על כל הדברים שאנחנו עושים, כי את הצעדים הדרסטיים והדורסניים אתם עושים. תודה. מי בעד המלצה על חבר הכנסת עודד פורר לכהן כיושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?

אין נמנעים, אין ההמלצה התקבלה. נאחל לך הצלחה. אתה תהיה חבר הכנסת השני,

שעומד בראש הוועדה הזאת. אני חושב שזה דווקא טוב. מי הראשון שהקדים אותו? היה גדעון סער. שני עורכי דין. הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית נעבור להמלצה למינוי יושב-ראש לוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית. המלצה שאנחנו מבקשים להביא, הוא שמינויו של חבר הכנסת מנסור עבאס, מטעם סיעת הרשימה המשותפת. בבקשה, אוסאמה. בהמשך לדברים שאמרתי קודם, ואמרו חבריי - אחמד טיבי בעיקר לעניין הבחירה שאנחנו הועמדנו בפניה איזה ועדה לבחור. כמובן, לאחר שאנחנו אמרנו את דברנו בעניין הקיפוח של האופוזיציה ושל המשותפת, אך היה טבעי שאנחנו נבחר בוועדה החשובה הזאת, והאירועים של הימים האחרונים במיוחד הרצח המשולש שהיה לפני יומיים. שלושה צעירים משכונת ג'ואריש ברמלה, וירי בטייבה, וירי בטירה, בטירה שלשום, והיום בטייבה, אז זה מראה על החשיבות של הוועדה הזאת. לכן אנחנו מייחסים חשיבות רבה לוועדה הזאת, ואני קורא לכל הסיעות זאת לא הבעיה שלנו, של החברה הערבית האלימות בחברה הערבית. בעיה של החברה הישראלית. זו בעיה של החברה בכלל. וצריך פה גם שכל המשרדים, שכל השרים, שכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית,

שיירתמו למשימה החשובה הזאת של כולם בסופו של דבר. אני רק יכול לאחל, כשנקים את הוועדה, נאחל שימיה יהיו קצרים וספורים, כי הפשיעה תמוגר. נראה לי שזו קריאה, ומשהו משותף שכולם יחתמו עליו וירצו אותו. אם כך, מי בעד בחירתו של חבר הכנסת מנסור עבאס, ליושב-ראש הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית? ירים את ידו. הצבעה בעד 7 נגד אין נמנעים אין 7 בעד. פה אחד. נעביר את ההמלצה לוועדה. אני רוצה לעבור בבקשה לאיוש חברים בוועדות השונות מטעם סיעת הרשימה המשותפת. לפי בקשת סיעת הרשימה המשותפת, אני מקריא את רשימת הנציגים בכל הוועדות, על מנת שהדברים יהיו מסודרים. בוועדת כספים: יכהנו חברי הכנסת אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, ואנטאנס שחאדה. יש שלושה חברי כנסת מהמשותפת בכספים? רצינו ארבעה, לא התאפשר. לנו אמרו - - - אחד לשבע. אנחנו בחוץ וביטחון אפס. יש יחסים בין הסיעות.... בוועדת הכלכלה: יכהנו חברי הכנסת אנטאנס שחאדה, ואימאן ח'טיב יאסין. ובמקום חברי הכנסת אוסאמה סעדי ויוסף ג'אברין: יכהנו חברי הכנסת ג'אבר עסאקלה, וסונדוס סאלח. בוועדת החוקה, חוק ומשפט: יכהנו חברי הכנסת יוסף ג'אברין, ואוסאמה סעדי. בוועדת החינוך, התרבות והספורט: יכהנו חברי הכנסת יוסף ג'בארין, וואליד טאהא וסמי אבו שחאדה נשלח לו מפה החלמה מהירה. בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות: יכהנו חברי הכנסת איימן עודה, אוסאמה סעדי, והיבה יזבק. בוועדה לקידום מעמד האישה: תכהן חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות למגפות ולרעידות אדמה: יכהנו חברי הכנסת ג'אבר עסקאלה, ואימאן ח'טיב יאסין. בוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית: יכהנו חברי הכנסת מנסור עבאס, ואנטאנס שחאדה. ועוד נציג יימסר בהמשך. בוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז ונפט: יכהן חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. המשותפת תעמוד בראש הוועדה הרביעית, תתחיל. הכותרת והשם יימסרו ביומיים הקרובים. כמו שאמרנו בפעם שעברה. חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל. מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה, יכהנו במקום חברי הכנסת אוסאמה סעדי ויוסף ג'בארין, יכהנו חברי הכנסת ג'אבר עסאקלה, וסונדוס סאלח. מטעם ועדת החוץ והביטחון במקום חבר הכנסת ינון אזולאי, יכהן חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. מי בעד החילופין? ירים את ידו. הצבעה בעד, רוב נגד, אין נמנעים, אין פה אחד, החילופין אושרו. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה נגיף קורונה החדש), קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית),

לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית אנחנו צריכים לקבוע ועדה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות

נגיף קורונה החדש), קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית),

לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. ההצעה היא להעביר את הוועדה לוועדת הפנים

בוודאי התייחסות. אם לא, מי בעד?

ועדת הפנים אושרה. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "ועדת חקירה פרלמנטרית על חברת הכנסת תמר זנדברג קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "ועדת חקירה פרלמנטרית על תפקוד הממשלה מול האלימות הגואה כלפי נשים והירצחן של 11 נשים מתחילת השנה" הצעתה של חברת הכנסת תמר זנדברג. לפי ההסכם והסיכום, אנחנו מציעים שהוועדה שתדון בנושא יהיה הוועדה לקידום מעמד האישה. הצעה לסדר, זה לא כהצעה - - - הצעה רגילה

רגע, שאני אבין. בקשה למינוי ועדה חדשה אד-הוק - - - דיון בהצעה דחופה. לא. מה שעולה על הפרק כרגע בעקבות הדיון שהיה במליאה בזמנו, אנחנו מבקשים להעביר את ההצעה לסדר-היום, אנחנו צריכים לקבוע לאיזו ועדה. אנחנו מציעים לוועדה לקידום מעמד האישה, בתיאום עם חברת הכנסת תמר זנדברג. זה החל כהצעה להקמת ועדה. זה החל כהצעה להקמת ועדה, בוא נאמר כך החל בהצעה לחקירה פרלמנטרית, והיום אנחנו נמצאים בלהעביר את הנושא לדיון בוועדה לקידום מעמד האישה. בהסכמת המציעה כפי - - מי בעד? ירים את ידו. הצבעה בעד, 6 נגד, אין נמנעים,

ההצעה תעבור לוועדה לקידום מעמד האישה. יש בקשה של יושב-ראש ועדת הכלכלה, להעביר את הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) מה שקרוי "חוק טיבי" (הוראת שעה, נגיף קורונה החדש), מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה, זה בתיאום ובאישור. נשמע את בעל העניין. האמת היא, אדוני, שהחוק חוקק בוועדת כלכלה, והמקום הטבעי הוא ועדת כלכלה. אני מנסה להתקשר לחבר הכנסת מרגי עכשיו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי. הוא נמצא בדיון במשרד התיירות. אבל הוא הגיש את הבקשה. נכון, אבל הוא התקשר אליי, להגיד שיש לו דיון במשרד התיירות, והאם חובתו הכרחית? אמרתי שהיא לא הכרחית. ברור, זו הבקשה שלו. אם מרגי רוצה, לי, כיוזם החוק המקורי, הטוב, שהממשלה מתנכלת לו - - - לא רבים זוכים לחוק - - - חוק הטוב שהממשלה מתנכלת לו. לא, זו הוראת שעה. הממשלה מתנכלת לו בהוראת שעה... נתנה לו להחזיר כסף ללקוחות? כן, פיצוי. במקום לעזור ישירות לחברות התעופה, סיוע כספי ישיר מהמדינה לחברות - - - הם עוזרים לאל-על. אתה יודע אם - - - זה רק הארכת תקופות. גם ככה מצבם על הפנים. ומצב האנשים שדחו להם טיסה? - - - מיקי, המצב קשה. אנחנו יודעים שהמצב קשה, אבל לא - - - אתה עכשיו בא, וגורע מזכויותיהם של אזרחים רבים לקבל פיצוי. המדינה בגרעון. רק אני רוצה להגיד לכם שאנחנו לא דנים בחוק, רק איזו ועדה תדון בחוק. חבר הכנסת גפני מסכים שזה יעבור. אני רוצה חמש דקות התייעצות סיעתית. תנו לי חמש דקות. בבקשה, חמש דקות התייעצות סיעתית. (הישיבה נפסקה בשעה 10:37 ונתחדשה בשעה 10:42.)

להצבעה את הבקשה להעביר את חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה). מוועדת הכספים לוועדת הכלכלה. אני רוצה לומר שזה חוק חשוב. חוק הצרכני ביותר שיש כדי לפצות על אזרחים. הוא היה בוועדת הכלכלה, נדון וחוקק בוועדת הכלכלה. הוועדה בראשות מרגי, היא הכתובת הנכונה להמשך הדיון בוועדה. כך שראוי לו לידון שם.

גם מרגי יש לו נתונים לא רעים. וגם זהות עשייה של יושב-ראש הוועדה מותר לך לומר גם את זה. מה הקשר בין תעופה לש"ס? לא, זה לא תעופה, זה הפיצויים. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד, רוב נגד, אין נמנעים, אין פה אחד. ההצעה תועבר לוועדת הכלכלה. תודה רבה חברים. הישיבה נעולה.

10:45.